אנחנו מתחילים את דיוני ועדת כלכלה בפגרה בכמה סוגיות דחופות, אחת מהן זה תקנות לשירותי תשלום (פטור מהוראות החוק). הוועדה כבר דנה